בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור. הנושא הוא חידוד הנהלים חוזר גם ללשכה רפואית חוזר מקופות

ועכשיו הביטוח לאומי אומר לי בבקשה עכשיו

אז כרגע אני בכל אופן נמצא בפני שוקת שבורה. הנושא עכשיו שאני קצת למדתי אותו אני בטוח שם מכובדים פה מכירים אותו היטב. בעצם אנחנו מדברים פה על פסיקה שנועדה לילדים עם קושי שפתי. הפסיקה שהייתה לאחרונה כנראה כולם מכירים אותה ב-18 במאי 2021,

אז אם הורה בוחר ללכת על המסלול הזה בסדר.

מפורש: אחד, את העניין הזה שניתן למלא את הטופס הזה אחרי אבחון וזה יאפשר בעצם, קלינאית בזמן של הטיפול היא ניטרלית. אחרי הטיפול היא כבר לא

האם הוא מסוגל להביע מילים בודדות, צירופים, משפטים. אלא אם כן זה רק מתבסס על דיווח ההורים. על דיווח הורים אי אפשר למלא טופס. אלא אם כן אתה מוסיפים רובריקה נפרדת,

וההתייחסות לזה תהיה בהתאם. אני רוצה להתייחס. יש לי שלושה ילדים.

אין בשום פנים ואופן תנאי שללא דוח מלא לא דנים בוועדה.

ולידה אתי שאחראית על התחום. אנחנו צריכים לראות באיזו ועדה זה קרה. זה קורה יותר מפעם אחת.

אז אחר כך זה מצטמצם, נכון. אבל קלינאית שקוראת את זה אומרת על סמך מה שאני ממלאת,

הילד יקבל או לא

אני צריך קלינאית תקשורת צמודה לרופאים שלי בשביל שיקבל החלטה כזו או אחרת, ויעשה כמו שהוא אמר עם משחקים, כי אי אפשר בוועדה להושיב ילד ולהבין. אז עכשיו מדינת ישראל תשלם

זה שלושה או ארבע עיגולים. אני כבר מילאתי אותו מספר פעמים הוא לא מאוד מסובך. ברשותכם אני גם רוצה להוסיף עוד משהו קטן אנחנו היום בקשר עם כל הקופות בכל הקשור של מחלקה ראשונה עם מכונים להתפתחות הילד.